אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה.

מי שידבר שלא בתורו והוא אורח, יצא מיד מהאולם. חבר כנסת שידבר שלא בתורו,

כמעט כל סיעות הבית בקואליציה מודאגות מהרפורמה, אפילו חלקים בימינה התבטאו ברגישות על הדבר הזה, כמובן מפלגת העבודה,

כחול לבן, יש עתיד, אולי גם ישראל ביתנו.

לגבי הוספה של מכסות למגדלים קיימים,

שיתווספו למגדלים קיימים אני רוצה לדעת באיזה

באיזה קריטריונים,

350 מגדלים חדשים שיקבלו מכסות חדשות. אני מבקש מכולם לא להפריע לשר ולמנכ"לית לתת את

אני לא בא בטענות כלפי

צריכים להתמודד באירוע שהוא אירוע משמעותי. 91 אחוזים מהלולים במדינת ישראל הם לולים ללא רישיון עסק, אדוני היושב

אין קריאות ביניים, אין שאלות הבהרה, אין כלום. אני מניח שכולם שמעו ומי שלא שמע, כדאי שישמע שאנחנו במדינת ישראל נמצאים כיום

אתם רואים את הפופולריות של הדיון הזה ולאט לאט ייכנסו לכאן חברי כנסת והם בעדיפות לשבת בשולחן. לכן אנחנו נידרש לבקש בנימוס מהאנשים לצאת ולפנות את החדר לחברי הכנסת.

אני כבר מבקש ממנהלת הוועדה, נבצע דיון בשני חדרים כמו שעשינו בעבר עם זום,

המודל של שני

אנחנו עם חשש גבוה מאוד להתפשטות.

מעורבים כאן משרדים נוספים שביקשתי להכניס לתמונה כדי לנסות ולסיים אותו כמה שיותר מהר. היעד שלנו לסיים את האירוע הזה אבל הוא דוגמה

התקנה המחמירה יותר אמרה שיהיה מחסור של 650 מיליון ביצים. אנחנו אמרנו שנלך בין שתי התזות האלה ונקבע שאנחנו צופים חוסר של 500 מיליון ביצים בגין התקנות של השירותים הווטרינריים.

הן נמצאות בתוך התקנות. דרשו ממני לחלק אותן

בעוד שנתיים אלא אני צריך לענות באופן מיידי על החוסר הזה שמגיע באמת נוצרה כאן איזושהי חלוקה שאומרת שאני אאפשר בלולים קיימים שכבר ישנם ואפשר להכניס לשם יותר מטילות, בין אם אלה לולי הרפורמה - יש לולים שעדיין לא אוכלסו, יש כאלה שבנו לול ועוד לא אכלסו אותו אני רוצה לאפשר לאכלס אותם ולכן

תאמין לי שאני מתאפק הרבה. אין קשר בין מכסה להשקעה אבל לא נדבר על זה עכשיו . נשיב ככל שנתבקש. בתקנות האלה יש הגדלה של מכסה, של 615

כמובן מכסות הביצים נקבעות מדי שנה בשנה. זה נוהג שקיים כבר שנים רבות מאוד בהתאם לחוק. אמנם הסמכות של השר היא בשיקול דעת אבל לאורך השנים השתרשה פרקטיקה או נוהג שיוצרת גם הסתמכות אצל המגדלים שמדי שנה בשנה מובאות תקנות שקובעות את אותן מכסות

וזה קורה וזה יכול לקרות בכל מקום. אנחנו מכירים גם מקרים ששפעת העופות קיימת בפינות חי ברעננה, בכפר סבא ובכל מיני מרכזים עירוניים, וגם שם לא פינו את האוכלוסייה. אני רוצה לומר שבאמת

כשאני משלם על התשומות פי שניים מאשר באירופה,

ובטח פי כמה מאשר בתורכיה ברור שאני אפסיד. אם כן, בואו נייבא את כל החקלאות התורכית לישראל ואולי יהיה קצת יותר זול. לפי נתונים של

מי שנהנה מההצפה הזאת, אלה הרשתות שמחיר הביצה הוא תחת פיקוח והן אונסות את המשווקים ואת המגדלים - כי מהמשווקים זה מתגלגל למגדלים ומרוויחות יותר. יש להם את המקטע שעל פי ועדת מחירים אושר להם. תחתור לסיום.

אני כבר

כל מה שהוא מדבר עליו, אני לא התייחסתי אליו. אני אשמח להתייחס לזה. זה בכלל לא קשור לדיון.

מוטי, תסיים את דבריך. השר שוסטר חתם בהסכם. רק ביוני אישרה את התוספת למחיר הביצה. ביוני היינו זכאים ל-6.5 אחוזים. שר החקלאות דאז חתם לאחר שוועדת המחירים אישרה את

מרגי, אתה רוצה לשבת ולדבר?

אני לא חוזר. אני יוצא. מי הבחור? למה הוא זוכה לכבוד הזה?

תודה רבה אדוני. ברשותך אני אתייחס לארבע נקודות. הנקודה הראשונה היא לגבי היקף הייצור

תתחשבו בנו.

אפשר לחכות שתי דקות לראות שהם יבואו אבל אני מציע שנמשיך. השר הגיע. לפי סדר הדוברים שנרשמו, חברת הכנסת יסמין פרידמן. האמת שכמו בפעם שעברה נמצאים כאן המון נציגים שמגינים על

אנחנו מדברים על חקלאות משפחתית. אף פעם לא הבנתי למה האנשים האלה הופכים להיות אויבי האומה. הם לא טייקונים, הם לא מתיימרים להיות טייקונים, אין להם טונות של כסף, הם מקיימים את עצמם ואת משפחותיהם

אני מכירה אותך לא מהיום, זה לא סביר בעיניי שאתה לא מבין היינו ביחד יושבי ראש השדולה לעסקים קטנים ובינוניים שכל אחד ואחד מהם הוא כמו עסק קטן בדיוק כמו שנלחמנו

כן בלולי מעוף, כן מחוץ לישוב וכן עם כל הפרמטרים הווטרינריים. להביא בתקנות האלה עליהן אנחנו מדברים ולהכניס את 400 המכסות האלה, זה אומר לבטל את התכנון בדלת האחורית וזה לא יתכן. גם אי אפשר לנתק את הדיון הזה מהרפורמה שמדברים עליה ועליה אנחנו נמצאים כרגע במשא ומתן. היא חלק מאותה

אלון שוסטר, בבקשה.

כבוד היושב ראש, הערה ראשונה לידידי שר החקלאות. הזכרת את החלטת הממשלה לביטול התכנון.

היא הייתה חלק מהחלטה שלמה שהתקוממנו כנגדה והביצוע שלה הותנה על ידי שר האוצר ועל ידך בהבטחה מפורשת לראשי הקואליציה שהביצוע

בפועל מה שמובא אלה תקנות שמפוררות את התכנון במתכונת המקובלת וזה יפורר את התכנון לא בעוד שבע שנים או 15 או 20 שנים כמו שהיה בסיס המשא לפני התקציב וגם צריך להימשך כרגע, אלא כאן

יכנס להרפתקה כלכלית מטורפת וסיכון כל מה שהם עמלו עליו אי פעם ולהגיד להן שיישארו בענף מטעמים של ציונות. עם זה לא הולכים למכולת וכאן אני באמת באה ודורשת שיבואו בתום לב, ישבו עם אותם אנשים, עם אותם מגדלים ויגיעו למשהו שיש בו היגיון, אבל לפי מה אני מבינה לא היה משא ומתן

תבואו תגידו שהחלטתם לחסל את הענף, נסתמך על מדינות אחרות זרות. דרך אגב, הם אמרו. בואו נחסל את הענף. אני חושב שהממשלה צריכה לממן את המעבר ללולי חופש.

לכן אני מציע שהסיכום של הדיון הזה ידבר על תהליך סדור, מתוכנן היטב שמנסים במסגרתו לצמצם את אי הוודאות, להקנות לאנשים שעובדים הכי

כאשר כתבנו ודיברנו על פינוי יישובים, זה היה על סמך התוצאות של התרגיל הזה. זה הנושא שמלבין את שערי ומוריד שעות שינה מהמעט שיש לי. שפעת העופות, כפי שאמר חבר הכנסת מרגי והזכיר מוטי אלקבץ, היא תופעה שלא מוגבלת לישראל. היום באירופה, נכון

צריך למצוא דרך לאפשר בנייה של לולים חליפיים. מה שתיארת עכשיו לא היה נכון לפני שנה,

שיהיה ברור, הסמכות לקבוע שאי אפשר לאכלס לול בגלל תקנות שירותים ווטרינריים היא של מנהל השירותים הווטרינריים ולא שלי. לי אין כוונה לקחת אחריות על זה. רם

כשאתה עושה מהלך אחד עכשיו באבחת יד של כמה שבועות,

שנתיים, שלוש אף אחד לא יוכל לחזור אחורה.

כל הזמן נותנים דוגמאות מהעולם על ענף ההטלה כי זה מאוד נוח,

למשל, כדוגמה, באיחוד האירופי יש הסכם

מאוד חשוב לי להתייחס לדברים שאמרה חברת הכנסת מגן תלם שהיא גם חברה טובה שלי. התכווצה לי הבטן כששמעתי אותה מדברת כי לבוא ולומר שלדאוג להמשך ההתיישבות בגבול הצפון זה אינטרס של קבוצת אינטרסים, אני לא

ו מדברים על ההטלה אבל כולנו יודעים שיש עוד רפורמות

אין שם פרנסה מספקת למי שגר שם ואנחנו צריכים את האנשים שישבו שם. חברת הכנסת אורלי לוי דיברה על ביטחון תזונתי.

החקלאית שלנו תיוצר בארץ ולא להתבסס על

הדבר הנכון למדינת ישראל הוא שאנשים יגורו ויתפרנסו גם בגבול הצפון, גם כחקלאים וגם בתחומים אחרים. רציתי שהשר ישמע את הדאגה שלי ואולי יביא אותה גם לשולחן הממשלה. הוא שמע

זה בהחלט צעד מבורך אבל באותה נשימה התקנות נותנות הטבות ותמריצים גם לגידול בלולי כלובים ולהרחבה בהשקעות חדשות

גם אם יגיעו למסקנה שיש מחסור בביצים, אפשר לספק לזה מענה ותוספות משמעותיות יותר בסעיפים שמעודדים יציאה לאזורי גידול חדשים

זה דבר שמצריך משרד עם חשיבה קדימה, איך מגיעים ומכינים את המשק

לים לא יקומו תקנות 2022 ו-2023 ויבטלו את התכנון ואני אשאיר עכשיו לילדים שלי ירושה שהיא בעצם דמי קבורה?

עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים. תודה רבה אדוני היושב ראש. כמו שנאמר כאן על ידי לא מעט

כמובן גם באירוע של המתווה שהצענו,

מעבר לשדרוג של הלולים וחיזוק גבול הצפון הוא גם לטובת הצרכן כי בסופו של דבר הוא גם יביא, בהסכמה עם המגדלים,

מה זאת אומרת?

סוגרים לולים בחודש מארס בהתאם לאיגרת שלהם. איך הם יפעלו,

לאיגרת? אני עוד לא יודע איך הם יפעלו. אני לא מבין. אתה מנכ"ל מועצת הלול. אתה לא מגיע מהחלל.

יש לנו כמה דברים לומר לגופן של התקנות אבל אני מבקש קודם כל להתייחס לכמה דברים שנאמרו ולדחות מכל וכל את הקשר שקשרו

יש לך דקה לסיום.

זה לא משא ומתן. יש לך דקה. אמרו כאן קודם שחקלאים לא רוצים תמיכה כספית אלא רוצים לעבוד, וזה

לאור אירוע מרגליות התכנסה קרן הביצים במועצת הלול

לכן אין שום בעיה של מחסור, אדוני. אני קורא לך לכנס הלילה את כל ראשי הקואליציה, את כל חברי הכנסת ולהגיע להסדר צודק מבלי לחסל את ענף ההטלה.

תודה רבה. תאירי את עינינו

באוזון.

ומסתבר שהקרחונים בשנתיים האחרונות לא

הפתרון הטוב ביותר הוא ייצור במדינת ישראל, ייצור חופשי כמו ששוק מתנהל. זאת עמדתי האישי.

קשור לתקנות האלה אלא קשור לעניינים אחרים. לעניין מחיר הביצה. הביצים במדינת ישראל יקרות. אנחנו נמצאים ברף העליון של מחיר ביצים בכל השוואה בין-לאומית ובסופו

בשני העשירונים התחתונים, יש 30 ו-40 אחוזים ירידה בצריכת ירקות ופירות. כשלא יישארו חקלאים,